בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. היום ה-23 ביוני 2022, כ"ד

9:15 בבוקר.

זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס'

כמובן שצריך לומר שמבחינתנו ותכף מוסי יאמר את דבריו זה אחד החוקים היפים והמרגשים שהולכים לסייע לכל כך הרבה אנשים, גם פוסט טראומתיים, גם נשים ובכלל אנשים נפגעי תקיפה מינית, אנשים חולים, ילדים,

במי מכירים, מי מכשיר וכולי. זה קיים בארצות הברית, בבריטניה, בפינלנד, בישראל. בארצות הברית אפילו מאוד מגבילים את האפשרות לבדוק את החיה, לשאול שאלות את בעל הכלב או לבקש מסמכים.

ברגע שהוא אומר שזאת חיית שירות, זאת חיית שירות.

סקרנו בהרחבה כמה מדינות ספציפיות,

בהונגריה ובאוסטרליה. צריך לומר שבקנדה סקרנו רק שלוש פרובינציות ובאוסטרליה בעיקר התייחסנו לקווינס לנד ולא לכל אוסטרליה כי יש הבדל בין מדינות

התייחסנו גם במסמך לארגונים בין-לאומיים ויוזמות בין-לאומיות.

ה-ADI אסיסטנט דוגס אינטרנשיונל זו התאגדות

צריך לומר שכלבי סיוע וכאן יש עניין עם ההגדרות שהן לא תמיד תואמות

אבל אתה מייצג אם את אופיר סופר.

אני יכול להעיד שאתמול לא משנה כמה שעות נשארו אפרת רק חשבה איך היא פותחת את הדיון הבקר הכי טוב. באתי לתמוך ולחזק ולאחל בהצלחה.

אמרתי

יש כבר ניסיון ואנשים הולכים עם כלבי נחייה. השאלה אם אנחנו יודעים על מקרים בהם נמנעה כניסתם לבתי כנסת,

לכותל, להר הבית. תנו לי לענות על זה בבקשה.

עכשיו הייתה לנו דוגמה של צוריאל פרידמן שטס לחוץ לארץ,

הכלב. לגבי מה שחאמד אמר כאן ואני מאוד מעריך את הרצון שלך לעזור אבל זאת תשובה של בן אדם שלא יודע מה זה להיות מלווה על ידי

אני אעשה את ההשוואה הכי פשוטה. בואו נעשה השוואה לאוכל. אם אנחנו עכשיו רוצים לנסות מתכון מאוד מאוד מסובך, בפעם הראשונה אנחנו לא מאלתרים אלא אנחנו נצמדים למתכון המקורי. זה קלסר של ה-ADI, רשום כאן בצורה מאוד פשוטה אינסטרקטור מנואל.

השאלה אם אנחנו עושים את המעשה הנכון והראוי ומתקדמים את הצעדים האלה קדימה ועושים כאן איזושהי הסדרה. באמת עמלנו כל המשרדים ואנשי המקצוע השונים בברכה מאוד גדולה גם שלכם ושל כולם אבל יש כאן דברים צריך לתת עליהם את

באיסלם אני לא יודע אם חבר הכנסת אוסאמה סעדי שותף לחוק,

פוגש בן אדם שהולך להתפלל ונוגע בו,

אדם לא

לאחד המאמנים - לא ניכנס להגדרות - לגדל את הכלב במהלך

זה לא חייב להיות איש מקצוע. מאמן זה מי שעושה את עבודת האימון, מלמד את הכלב את ההתנהגויות

לחייב שיהיה תיעוד וידאו של המבחן. אנחנו לא יכולים כרגע בחקיקה ראשית להיכנס לכל הפרטים. זה בדרך כלל נכנס בתקנות ובנהלים. האם הדברים האלה לא קבועים בסטנדרטים של ADI? כל הדרישות האלה? הם כן. אם הם קבועים שם, הם הרי מנפיקים את האישורים כך שזה בסדר.

דוקטור בן דב רצתה להתייחס לזה. כן, מדובר בשני מבחנים.

קודם בדיקה של הכלב ואחר כך בדיקה של התאמת הכלב לאדם. אבל אני חושבת שכאן הכוונה הייתה לשני מבחנים אחרים,

כן.

חוץ מהוראות המעבר. אנחנו מדברים על תהליך הכשרה של חיית סיוע.

"תהליך הכשרה של חיית סיוע" תהליך שמבצע מרכז הכשרה או שמבצע מחוץ לישראל גוף שהוכר על ידי ארגון גג וכולל את כל אלה:

אומנה של חיית

מחכה עם

עושים פרסה ונוסעים ואז צריך לבקש שמישהו ידבר איתם ויסדר את זה. אוטובוסים בכלל לא עוצרים. אין סיכוי. אם אתה לקוי ראייה שצריך שיפתחו לך את

כן.

באנו לתקן אפליה.

מה שהקראנו עכשיו מרחיב אבל אני מבין שהכוונה היא לא לכל מיני זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוק הביטחון הסוציאלי כי אלה לא ניתנות מעצם זה שאדם מלווה בכלב

אני חושב שמה שיבהיר את הנושא אם נגיד שזכאות הניתנת לפי כל חיקוק לגבי כלב נחייה או לגבי אדם המלווה בכלב נחייה בשל היותו מלווה בכלב נחייה. זה יבהיר שזה ממוקד לעניין

הליכי אילוף פרטני לשם התאמה של חיית הסיוע לאדם עם המוגבלות,

כפי שעולים ממסמכים של גורם מקצועי מטפל,

המוגבלות. הליכי האילוף צריכים להתאים לאיזשהו מסמוך רפואי של האדם. אני מניחה שממילא המרכז עושה את זה. או

הוא צריך להיות כמו ADI. הוא לא יכול להיות גם ארגון שמכשיר. נכון. הוא לא מכשיר בעצמו. הוא צריך להיות ארגון גג

למה תיקנתם וכתבתם "מאפשר" במקום "מקיים"? כי הוא לא בהכרח יקיים. הוא צריך לאפשר את האפשרות הזאת. זאת לא חובה שהוא יעשה את זה?

אם לא מגיעים אליו כאלה, הוא לא יקיים את זה אבל הוא יאפשר כשיגיעו אליו.

בווסטים הישראלים עוד לא מכירים ואז החבר'ה

לוקחים להם את הכלב אבל תיירות מחוץ לארץ עם כלבים קיימת כאן שנים.

מוסיפים בתעודת שירות.

אילוף ואילוף פרטני לשם התאמה של חיית הסיוע לאדם עם המוגבלות, באופן המתאים

הסטנדרטים האלה הרי מקובלים עלינו ואנחנו כתבנו את זה. יש לנו את האופציה להרחיב את זה לארגונים חדשים שיהיו ולכן צריך שם להכניס סטנדרטים שנתקבלו כאן ושחלים בארגונים

זה הסטנדרט. מדברים רק על גופים חדשים. (ד)שר הרווחה והביטחון החברתי רשאי לקבוע אמרנו את אופן הסימון.

סליחה,

כרגע אופן הסימון של כלבים רבתי קבוע בחוק ובתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, סימון

אני מבקשת שהצו יהיה בהיוועצות גם עם הנציבות כמו שמקובל בכל החקיקות. היוועצות עם הנציבות. ועם ארגונים. ועם ארגונים, כמו שכתוב בחוק שוויון באופן

כלב סיוע לצורך סיוע בצרכים תפקודיים הנובעים ממוגבלות לאנשים עם שכלית התפתחותית או תקשורתית,

לגבי הבתר-חבלתית אמרו לנו שזה לא ברור.

כלב סימון לאנשים עם מוגבלות שמיעה (Hearing Dog). מכניסים כבר את שם ארגון הגג?

צריך לתקן ולהוסיף בסעיף 19סח את הסמכות של שר הרווחה לעניין החוק הזה.

מקובל.

משרד החקלאות, יש לכם איזו התייחסות? אני חושבת

נעזר בכלב.

בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה הכוונה היא שישה חודשים מה-1 במאי 2023 - לא תידרש נשיאת תעודת חיית סיוע לפי הוראות סעיף 19ו1(ב)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה. בתקופה שמיום התחילה ועד תום חמש שנים מים התחילה, בסעיף 19ו1(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בהגדרה "תהליך הכשרה של חיית סיוע", במקום "שמרכז הכשרה והדרכה או מאמן חיית שירות מבצע וכולל" יקראו "שכולל". אני אסביר מה אנחנו מבקשים לעשות כאן. אנחנו מבקשים כאן לאפשר גם לגורמים אחרים בתקופה הזאת לעשות את תהליך ההכשרה של חיית השירות. הורדנו את המאמן, אז נוריד אותו גם כאן. צריך חמש שנים בשביל זה? אנחנו רוצים תקופת התארגנות כי יש אנשים שהתחילו ואנחנו מבינים שלארגונים לוקח זמן לקבל הכרה על ידי ארגוני הגג. אני חושב גם אם נוריד את התקופה לשלוש שנים, זה בסדר. מאיפה בא התקופה של חמש שנים?

הצעה שלנו. שלוש שנים? התהליך אמור לקחת שנתיים, אז בואו ניתן עוד שנה.

שזה נכנס לתוקף, זה עד מאי. אחר כך יש לך עוד שנתיים. לא צריך חמש שנים.

בתקופה שמיום התחילה ועד תום -נשאר פתוח מספר השנים - שנים מיום התחילה, יקראו בסעיף 19ו1(ג2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בפסקה (1), בסופה: "או שהגיש בקשה להיות מוכר על ידי ארגון כאמור ומצוי בתהליך בחינה לקראת הכרה".

יש מרכזים בישראל שהם בדרך להיות מוכרים על ידי ארגון בין-לאומי וזה תהליך שהוא ממושך. כאן אנחנו רוצים לדבר על מרכז הכשרה גם אם הוא

לפני שמדברים על מספר השנים, אני חושבת שיש כאן בעיה. לא משנה כמה שנים ייקבעו כאן, מרגע שתיגמר תקופת הביניים הזאת שום גוף חדש לא יוכל להיכנס לסיפור כי הוא לא יוכל להכשיר כלבי שירות. הוא לא יוכל להיות מוכר כמרכז הכשרה בלי להיות מוכר על ידי ארגון גג.

את יכולה היום להקים מלכ"ר כאן בארץ עם תעודה של מאלף ADI, לפנות ל-ADI שהוא יחבר אותך עם ארגון בארצות הברית שייתן לך חסות ויפקח עליך בחמש שנים אקרדיטציה. אז את נופלת לתוך תהליך אקרדיטציה. זה בדיוק. הניסוח של 4(ד) ימנע את האפשרות הזו. למה הניסוח ימנע? את אומרת שדרישה של כמה שנים של הכשרה של כלבי שירות. בואי נניח שבעוד חמש שנים כבר לא יקראו את זה כ"או שהגיש בקשה". את בעצם אומרת צריך להכניס את זה לתוך החוק ותמיד לאפשר לארגון שנמצא בתהליך להיות מוכר?

שמרכז הכשרה שהוא גם בתהליך,

אחרת לא יוכלו להיכנס למשחק שחקנים אחרים. זה אומר שהוא הגיש בקשה והוא לא מאושר על ידיה והוא לא מפוקח או מונחה על ידה. הוא מפוקח. בתהליך המועמדות הוא מפוקח. אני מנסה להבין את הבעיה. הבעיה שלך היא מבחינת הדרישה של ארגון כמו ADI שהמרכז הזה גם מכשיר כלבי שירות או את בעצם אומרת שתמיד אנחנו צריכים לאפשר גם לארגון שנמצא בתהליך להיות מרכז הכשרה בשביל שהוא יוכל להכשיר כלבי שירות ולהיות מוכר?

אני אומרת שאם לא נאפשר לגוף שנמצא בתהליך האישור, לא נוכל לאפשר לו להכשיר כלבי שירות, הוא אף פעם לא יוכל לקבל. אם אפשר להעיר משהו לגבי תהליך הקבלה ל-ADI. זה בשני שלבים. אתה מגיש בקשה לחברות, למועמדות, אתה מועמד במשך חמש שנים. שנתיים עד חמש.

אתה יכול אחרי שנתיים, לפחות שנתיים של מועמדות, לבקש בקשה לחברות וזה לחמש שנים. אם אחרי חמש שנים לא הצלחת לבקש בקשה לחברות, אתה גם יותר לא מועמד. אתה צריך להיות מועמד ואחר כך אתה צריך לבקש בקשת חברות. כדי להיות מועמד, תנאי סף הוא שכבר הכשרת חמישה כלבי שירות ושמת אותם אצל הלקוחות, אצל מי שצריך אותם. ועוד שנה הצלחה. ועובד שנה.

עוד שנה הצלחה. אני חושב שמה שנאמר זה איך ארגון בארץ יכול לפעול ולהכשיר חמישה כלבים בשביל להיות מועמד ל-ADI. כשאין לו בכלל את האפשרות לעשות את זה.

אבל אנחנו רוצים שכלבי השירות כן יוכשרו על ידי מרכז הכשרה. ולכן אולי לעשות החרגה לעניין מתן התעודה. לעניין (ג2)(5) תהיה תקופת ביניים ואז רק מי שהוכר על ידי ארגון גג. לגבי עצם ההכשרה, לאפשר הכשרה גם על ידי מי שמועמד. אבל אמרנו שיש את האפשרות להכשיר ושהמבחן יהיה במרכז הכשרה שכבר מתפקד. זה אמור לפתור את המצב הזה. הוא יפעל, הוא יכשיר. זה רק בהוראת מעבר. השארנו את האפשרות הזאת רק להוראת מעבר. כרגע הוראת המעבר מדברת על (ג2) כולו.

האפשרות לאדם להביא למשל כלב מחוץ לארץ ולהיבחן, היא לא תמידית.

להביא כלב מחוץ לארץ, זה תמידי. אני חושבת שצריך לנסח את זה רק לגבי (ג2)(5) כהוראת מעבר. אני אלך בכיוון שמציעה הדס. אנחנו נתקן. בתהליך ההכשרה של חיית הסיוע אנחנו נגיד "תהליך שמבצע מרכז הכשרה והדרכה או מרכז שמועמד להיות מוכר על ידי ארגון הגג". זה אומר שזה עוד לפני שהוא מועמד. זה אפילו שלב אחד לפני המועמד. "או מרכז שהגיש בקשה להיות מועמד". כדי להגיש בקשה למועמדות ל-ADI הוא צריך להכשיר חמישה כלבים. אפילו כדי להגיש בקשה להיות חבר? כן. להגיש בקשה למועמדות, תנאי סף, כדי שתהיה מועמד. פתרתם את זה בכך שאתם מאפשרים לבן אדם לאלף כלב ולהביא אותו למרכז למבחן. אני רוצה לוודא שאנחנו מאפשרים לו כי אני חושבת שאז אנחנו צריכים לתקן את ההגדרה של תהליך הכשרה של חיית סיוע ולא להגיד תהליך שמבצע מרכז ההכשרה וההדרכה. מרכז הכשרה והדרכה אבל לא מרכז הכשרה והדרכה מוכר. אני צריכה להוריד את זה. תהליך הכשרה שמבצע כל אדם. אז את מייתרת הרבה מהעבודה הקשה שעשית עד עכשיו. לא כל אדם.

אי אפשר לתת לכל אדם לאלף.

יש כאן מלכוד בעניין הזה. אם את תגבילי את זה למאלף כלבים, הרי מאלף הכלבים צריך ללמוד את המקצוע כדי להכין את חמשת הכלבים הראשונים כדי לבקש מועמדות. אתה הסברת לנו שאין מקצוע כזה. אבל יש בארץ קורס של ADI. ה-ADI מסמיך כאן מאלפים. הוא הולך ולומד קורס של ADI, יש לו תעודה של מאלף של ADI ואז הוא הולך ומאלף חמישה כלבים. את חמשת הכלבים האלה הוא בוחן במרכז שכן מוכר, נותן להם לעבוד שנה ואז הוא מגיש את המועמדות שלו. כל עוד אנחנו עושים את זה בסדר הזה וזה כבר קיים במה שאתם כתבתם, אין לנו שום בעיה. צריך שהבסיס יהיה שהוא מאלף כלב. לא כל אדם. מאלף כלבים מוסמך. היום יש תעודות. היום אפילו בית ספר בית דגן שהוא הסמכות, יש לו קורס. אולי יש מרכזי הכשרה מוכרים בישראל לאילוף כלבים.

בואו נעשה כמה דקות הפסקה כדי לנסות למצוא לזה איזשהו פתרון. נחזור אחרי ההפסקה עם איזשהו פתרון. דברו עם היועצת המשפטית. יש כאן סוגיה שצריך להתעמק בה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:50 ונתחדשה בשעה 10:58.) אני מחדשת את הדיון. נועה, נועם ודגנית התייעצו ואני מבינה שלגבי הסוגייה

לכן אני לא רוצה לקבל כרגע החלטה. אני אבקש מכם להמשיך את הפגישה שלכם ואת החשיבה המשותפת במהלך הדיון הבא אותו אני אתחיל בקרוב. ככל שנגיע כאן לאיזושהי הבנה נכונה, אנחנו נעשה הפסקה בדיון הבא ונשמע את הדברים.

נמשיך בדיון בתחילת השבוע. אני מאחלת לכם בהצלחה. אני נועלת את הדיון הזה עד שנשמע מכם דברים אחרים.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:59 ונתחדשה בשעה 14:07.) אני מחדשת את ישיבת ועדת העבודה

אף אם אינו עומד בתנאים המנויים בסעיף קטן (ג2)(1), (3) או (5)". אני אומר מה התנאים האלה. בפסקה (1) התנאי הוא שהמרכז מוכר על ידי ארגון גג. אנחנו כמובן נמצאים בשלב מקדמי. זאת אומרת, הוא עדיין לא הוכר.

כמו שאמרתי, לבצע מבחני כשירות ולא יוכלו לתת תעודות. כאן כן רוצים בתקופת המעבר לאפשר לארגון

זאת אומרת, כבר יש עליו פיקוח, יש

"בתקופה שמיום התחילה ועד תום שנתיים השר רשאי להכיר במרכז הכשרה והדרכה שעד יום התחילה התקבל כמועמד לחברות בארגון גג ומצוי בתהליך בחינה לקראת הכרה, כמרכז

כאשר הייתה כאן כנסת תקינה,

שירות או סיוע שחידדנו בחוק עבור אנשים שונים, אם אלה הלומי הקרב ואם אלה ילדים. ראיתי את זה על בשרי עת הסתובבתי והראו לי תצוגות תכלית למיניהן ופגשתי את